אני מתכבד לפתוח את הישיבה השנייה של ועדת החינוך, התרבות והספורט. הישיבה השנייה שלנו עוסקת בתחום התרבות. זה היה לי חשוב, ואני מניח שגם לחברי הוועדה, שהוועדה תצליח להביא את כולם, גם את אנשי הספורט, גם את אנשי התרבות וגם את אנשי החינוך. לא בכדי אנחנו בוחרים לעשות זאת כבר עכשיו. שלוש הישיבות הראשונות יעסקו בשלושת התחומים שהוועדה אמונה עליהם. עולם התרבות בימים חשובים ומשמעותיים. היה אתמול יום משמעותי עם בשורות לעולם התרבות, אבל תפקידנו לבדוק יחד אתכם עם כל מי שנמצא על הקו בזום, את שביעות רצונכם, איפה יש עדיין פגיעות, איפה אתם שבעי רצון,

ומה עתיד לקרות בימים הקרובים, וגם לוודא תמיד שהמתווים שמסוכמים עם המשרדים אכן מיושמים,

הפער שאנחנו נתקלים בו. לפני שנתחיל, חברת הכנסת פרומן. קודם כל, אני בוודאי שמחה על הדיון בתחום התרבות, ואני מקווה שגם יהיה בתחום הספורט. אלה נושאים חשובים, לא פחות מהחינוך, אבל אני רוצה להציע הצעה לסדר. התפרסמה היום כותרת בעיתון ידיעות אחרונות: הכי הרבה תלונות על הטרדות מיניות במשרד החינוך. נציבות שירות המדינה אספה כנראה את הנתונים לאור תלונות שהגיעו במהלך השנה על התופעה המכוערת והמקוממת של גברים שמטרידים נשים, וזה מחלחל גם לשירות הציבורי. בשנה החולפת הוגשו 64 תלונות במשרד החינוך, 46 תלונות במשרד הבריאות ובמשרדים האחרים. זו תופעה מדאיגה. אני יודעת שאנחנו אמורים לעסוק יותר במערכת החינוך, אבל משרד החינוך הוא המשרד המוביל, שאמור לשמש דוגמה בכל תחומי החיים. אדוני היושב-ראש, אני הייתי מבקשת שזה יירשם באיזשהו שלב שנעלה את זה, נבדוק את זה ונראה מה המשרד עושה כדי למזער ולמנוע.

אני רק אגיד שאני מצטרף אליך בענק. בתפקידי כיושב ראש התאחדות הסטודנטים, ביליתי שעות רבות בכנסת, בעיקר בוועדה לקידום מעמד האישה, בכל מה שקשור להטרדות מיניות באקדמיה, אז על אחת כמה וכמה במשרד החינוך. רשמתי לפניי, אני מצטרף אליך בהחלט. עד שתגיע נציגת משרד התרבות והספורט, נתחיל עם משרד הבריאות, עם ד"ר אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, בוקר טוב לך. בוקר טוב. שלום, בהצלחה. תודה גדולה. אם אני לא טועה, היית אתנו גם אתמול. נכון, אתמול הייתי בכובע של החינוך, היום בכובע של הספורט והתרבות. גם אנחנו חובשים כובעים. נשמח לשמוע ממך, ככל שאת יודעת, על המתווה אתמול ועל ההקשרים הבריאותיים שלו לקראת החזרה לזירה של אנשי עולם התרבות. מה שאני יכולה להגיד זה שאנחנו באופן מאוד מאוד רציף עובדים מול משרד התרבות והספורט כבר מספר חודשים בכל מה שקשור לחזרה לשגרה. זה התחיל בקטן עם הספורטאים האולימפיים, ועכשיו אנחנו אוטוטו בפתח של הופעות וקונצרטים וכו'. אני בקשר טוב מאוד עם משרד התרבות. אנחנו עובדים על המתווים שלהם ביחד ובשיתוף פעולה, נותנים את ההנחיות שלנו, רואים שהכול עומד בקריטריונים ובסטנדרטים שאנחנו מצפים שיהיו על מנת למנוע את התחלואה. חשוב להגיד ואתה בטח יודע את זה טוב ממני שהכול הכול כפוף להחלטות של

אני יודעת שיש תכנית ואני יודעת שב-14 ביוני אמורים לקרות דברים מסוימים, אבל אנחנו צריכים לראות שהכול קורה באמת בהלימה לנתוני התחלואה, שכרגע הם קצת מדאיגים. שנינו לפחות היינו אתמול בוועדה ובעוד הרבה מאוד דיונים במל"ג ובמשרדים השונים. בסדר, אני פה לרשות משרד התרבות. אנחנו עובדים באופן רציף. אני יודעת שגלית פה, אני עובדת יחד עם מריה ופרופ' גרוטו כמובן בכל התהליך הזה. זה מה שיש לי כרגע להגיד. אם תרצו שאני אענה על שאלות, אשמח. בינתיים זה בסדר. תיכף נשמע גם את משרד התרבות וגם את נציגי הארגונים והמוסדות, ואז נראה האם קיימים פערים בין מה שסוכם לתפיסתם. דורית ווליניץ, חברת הנהלת פורום מוסדות התרבות. קודם כל תודה רבה על המתווה. אנחנו כולנו כבר מאוד מאוד מאוד צמאים לחזור לעבודה. אנחנו מודים על המתווה שנחתם אתמול בין האוצר לבין משרד התרבות כדי לתת פתרון כלכלי להבראה של מוסדות התרבות, אבל אני צריכה לדבר רגע בשם כל אותם מוזיאונים, שנתח המבקרים הגדול שלהם זה משפחות עם ילדים. בתקנות שפורסמו לגבי ביקור במוזיאונים, יש תקנה שמגבילה נגיעה במוצגים פעילים. כתוצאה מכך, למשל מוזיאוני המודע, גם הגדולים שבהם, וגם מוזיאונים אחרים שיש בהם אגפי נוער או אגפים של ילדים, בעצם לא יוכלו לפתוח את השערים. אנחנו מתקרבים לקיץ. משפחות יחפשו מענה לבילוי. המוזיאונים מציעים בדרך כלל בילוי שהוא מאוד משמעותי ואיכותי, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה. אם יש איזושהי דרך לחזור ולשקול את האפשרות הזו, שכן תהיה אפשרות של הפעלה של מוצגים ושילדים יוכלו לבקר במוזיאונים. תודה רבה. נעבור לנציגים של שח"ם, יו"ר שח"ם או מנכ"ל שח"ם. בוקר טוב לכולם, אני רוצה להודות לך רם על הכינוס של הוועדה כל כך מוקדם. רק אגיד בשם כל האומנים, שאנחנו שמחים שסוף סוף הוועדה הזאת יכולה להיות גם בית לעולם התרבות ולאומנים בישראל. מבחינתנו זאת היא בהחלט בשורה. אני קצת אדבר על המתווה, מה הוא אומר על האומנים, מה הוא אומר על עולם התרבות, ומה האתגרים שעוד נותרו בפני עולם התרבות ובפני האומנים.

אני רוצה להגיד המון המון תודה והערכה למשרד התרבות ולשר התרבות ולשר האוצר, שאני יודע שעשו מעל ומעבר והביאו סכום כסף יפה, ואני גם מבין שהוא מספק את מוסדות התרבות, אז הוא בטח מספק אותנו. צריכים להבין את הפרקטיקה של מה שקורה עכשיו בעולם התרבות ולאמת אותה עם המציאות, מכיוון שעל אף העבודה הנהדרת ששר האוצר ושר התרבות עשו, הלכה למעשה וזה דבר שכנראה אי אפשר לשנות אותו עולם התרבות לא יתניע מאפס ל-100. תהיה עכשיו תקופת מעבר של מספר חודשים, בתקווה שלא יהיה גל שני, שלאט לאט יחזירו את האומנים ואת העובדים לעבודה, אבל בזמן הזה עדיין הולכים להיות אומנים ועובדים שיהיו מחוסרי עבודה. ופה זה מציב בפנינו שני אתגרים הראשון, אני מדבר עכשיו דווקא בכובע הכלכלי, משרד האוצר צריך לייצר עוד פעימות למקצועות שנפגעו, עוד פעימות סיוע לעצמאים במקצועות שנפגעו; כנ"ל לגבי הארכת תקופת האבטלה לעניין הקורונה, מכיוון שלא משנה מה, לאט-לאט עדיין יש אומנים ועובדי תרבות שהם מחוסרי עבודה. זה אתגר ראשון שצריך לשים עליו את האצבע. האתגר השני הוא המתווה עצמו. שר התרבות שם את מלוא כובד משקלו על כך שמוסדות התרבות במסגרת המתווה יהיו מחויבים להחזיר לפחות 80% מהעובדים לעבודה כדי לקבל את השיפוי שמגיע להם. אני רוצה להגיד שוב המון תודה והערכה לפעולות של שר התרבות. אבל לא ברור לנו עדיין שה-80% האלה הם גם 80% מהפרילנסרים שמועסקים במוסדות התרבות, מכיוון שהרבה מוסדות תרבות, בעיקר תיאטרונים זה לא הזמן לסוגיה החוקית, המשפטית של זה מעסיקים אומנים כפרילנסרים, למרות שהם עובדים לכל דבר ועניין. הדבר הזה הוא פתיר משפטית, יש דרך משפטית לחייב אותם גם להחזיר 80% מהאנשים האלה. אלה אנשים שעובדים במוסדות האלה באופן קבוע, וזה דבר שהוועדה ומשרד התרבות עדיין צריכים לשים עליו דגש. אני מאוד מאוד מקווה שבשיחות בימים הקרובים הנושא הזה ייפתר גם מול משרד התרבות, אבל אנחנו מבקשים את המעקב ואת ההתערבות של הוועדה גם בעניין הזה, כי בסופו של דבר גם ייכתבו מכתבי תמיכה. אתגר נוסף שעומד לפנינו בהיבט הזה הוא מציאת מקומות עבודה חלופיים. אני העליתי אתמול בשיחה לפניך רם את הנושא של בתי הספר של החופש הגדול. יש אלפי אומנים שצמאים לעבודה ורוצים לעבוד גם בחינוך, בעבודה עם ילדים, בהוראת תרבות,

בהוראת אומנות. אני חושב שהפרויקט בקיץ של בתי הספר של החופש הגדול הוא הזדמנות פז להעניק לאומנים תעסוקה ופרנסה, שנמנעה מהם בחודשים האחרונים. אני רואה שיש פה גם נציגים מעולם הקולנוע, אז עדיף שהם ידברו גם על עולם הקולנוע, מכיוון שדיברתי כבר הרבה מאוד. אני רק אוסיף לך רם הערה קטנה, וכבר דיברנו על זה, שאני חושב שהגיעה הזמן והעת שוועדת החינוך, התרבות והספורט תקיים סדרת דיונים מעמיקים על קידום מעמד האומן בישראל. זה דבר שלא נעשה. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. זה יכול להתחיל אפילו במחקר שמוזמן ממרכז המחקר והמידע על הנושא והשוואה למדינות אחרות. אנחנו מאוד מאוד נשמח ונעריך את זה, אם אתה כיושב-ראש הוועדה תרים את הכפפה, ושוב תודה גם לך, לשר התרבות ולשר האוצר. קודם כל תודה רבה. נגעת פה בכמה נקודות חשובות. אני אגיד באופן כללי שזה תפקידה של הוועדה, אבל בוודאי בהקשר הספציפי הזה, שזה חשוב מאוד שאנחנו מברכים את שר התרבות והספורט ואת שר האוצר, אבל תפקידנו לוודא שהלכה למעשה בתקופה הקרובה הדברים ממומשים, וזה תמיד האתגר. אני כמובן סומך עליהם ועל נכונות כוונותיהם, אבל עדיין אנחנו נצטרך להיות כל הזמן עם יד על הדופק. אני אתייחס בסיום דבריי וגם בסיום הישיבה גם לנושא של בתי הספר של החופש הגדול וגם למעמד האומן, שני דברים שגם מאוד מעניינים אותי וגם מאוד רלוונטיים, אחד לטווח ארוך ואחד לטווח מאוד מאוד קצר, אבל זה יהיה בסוף. שאלה קצרה לחבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. בתקופה של התחלת הקורונה יותר היתה מגמה של פיתוח רעיון מאוד טוב, משאיות השמחה נקרא לזה וכל מיני מסיבות מרפסות, דברים מהסוג הזה. האם זה לא יכול היה לפתור קצת את בעיית האומנים, שירדו אל העם כדי לפתור להם את המצוקה הכלכלית הצודקת הזאת? או שהמודל הזה לא קיים בכל מיני מקומות? כי אני יודע שבמודל החרדי זה פעל מאוד מאוד חזק. מה קורה אצלכם שם בחצר? אני אשמח להתייחס. קודם כל אני אומר שאלה פתרונות נהדרים, והם גם מפותחים וגם לאקו"ם יש מיזם נהדר שהיה בתקופה הזאת, של תרבות דיגיטלית,

כל המיזמים האלה נהדרים, אבל בסופו של דבר הדברים האלה לא יכולים לתת מסת עבודה מספקת לאומנים ולפרנס אותם, כי בסופו של דבר הבמה היא במה והמסך הוא מסך. כלומר, אלה פרויקטים חשובים, אלה פרויקטים טובים, אבל זאת לא מסת עבודה שיכולה לפרנס. אני אתן לך דוגמה, הפרויקט הנהדר של אקו"ם "ישראל מחוברת" לתרבות בתמיכת משרד התרבות. זה פרויקט מדהים, אבל בסופו של דבר, כל אומן יכול היה להתפרנס ממנו ב-1,000 שקלים בממוצע לתקופה של שלושה חודשים. זאת בוודאי לא הכנסה שאפשר להגדיר אותה כהכנסה מספקת למשהו, ולכן החשיבות היא שעולם התרבות יחזור לפעולה. אפשר לעשות מיזמים חלופיים, אבל לצערי הרב הם לא כאלה שיצליחו לספק מספיק עבודה ופרנסה לאומנים. אתה אמרת שהאומנים יתחברו לעם. ציבור האומנים, השחקנים והאומניות, רוב העבודה, הפעילות והצגות התיאטרון היום בארץ בכלל לא נעשות בתל אביב, אלא בכל רחבי הארץ. חשוב לדעת ולהכיר את הנתון הזה. אני מקווה שהתייחסתי מספיק בהרחבה. אתה בסדר, תודה רבה. תודה רבה. אני שמח שנמצאים אתנו נציגי משרד התרבות והספורט. גיא אטיאס, ראש אגף תקציבים, נשמח לשמוע את ההתייחסות שלך למתווה שסוכם אתמול. לענייננו לגבי המתווה, אני חושב שגם יצאה הודעה לתקשורת,

תקופה אחת כשהיו סגורים,

נמוך. חשוב להבהיר שמוסדות התרבות הם גופים שרוב

זה אומר שהנזק שגופי התרבות ספגו, נזק ממשי, המדינה השכילה להבין את זה וגיבשה מתווה ונוסחה, שבמסגרתם יועברו בין 190 ל-200 מיליון ₪ לגופי התרבות.

הנוסחה בגדול אומרת שגוף שהיה מוטה הכנסות עצמיות, הוא יקבל - - - אתה מקוטע לנו.

שכל גוף ישופה בחלק היחסי של ההכנסות העצמיות שלו מסך המחזור, כלומר: אם התקציב שלך היה 80% מהכנסות עצמיות ו-20% מתקציב

כמה דברים למתווה.

שזאת התייעלות שנתית של 10%. חשוב להבין שההתייעלות יכולה להיות בכל מרכיב הוצאות, וכפי שנאמר פה, גם שר התרבות שם דגש גדול על החזרת עובדים, כלומר כן נרצה לראות

בהיכלים, וגם זה נאמר אתמול על ידי השר, שהוא מצפה מגופי התרבות להמשיך ולתפקד ולצאת החוצה, כפי שהם היו טרום הקורונה. אנחנו מצפים מהם לצאת ולהציג בכל היכלי התרבות

לגבי הקיצוץ,

5%. אמר שר התרבות שהוא מצפה שלפחות 80% מהעובדים יחזרו.

אנחנו לא מתערבים לגופי התרבות, הם גופים עצמאיים, הם מתנהלים בצורה עצמאית

המדינה משפה בצורה מאוד מאוד עמוקה, מה שלא נעשה עם גופים אחרים, ואכן הציפייה שגם הרשויות המקומיות בסוגיה הזאת שגופי התרבות נמצאים אצלן ומשרתים את האזרחים שלהן, ייכנסו גם הן בטח ובטח שלא יקצצו את התקציב משנה קודמת, אנחנו

לא יוכלו לעמוד בזה, צריך לעשות את הכול כדי לא לתת לגופי תרבות ליפול. חשוב מאוד לסבר את האוזן לגבי תקופת הסגר

יש עובדים רבים במערכת ההיקפית אנשי סאונד, תאורה, תפאורה, הלבשה ומה לא, זה עולם שלם מאחורי כל אומן שעולה לבמה אני שמחה על

גם בין המגזר הדתי למגזר החילוני, והיו פעילויות מאוד טובות.

כי בעבר שימשתי כממונה על המחלקה הזו בעיריית בית שמש. אני חושב שזה יהיה נזק מאוד כבד, אם לגמרי מנתקים את העשייה של המורשת

לא, אני כבר קיבלתי אותו.

מה שלא כתוב בתקנות שמגבילות את פעילות החינוך, כרגע אסור.

אני חייב לציין שהמיזם הזה הוא מיזם

יוזמה של

בוקר טוב, שמחים שאתה אתנו, נשמח לשמוע אותך.

הקשבתי ברוב קשב, אני רק רוצה לסבר את האוזן. היה נתון אחד של מישהו מהמיסוי לגבי הפעימות והכספים

לא ניתנו כספים כלל וכלל, יש סחבת מאוד מאוד גדולה בנושא הזה, לצערי הרב. אולי יש רצון טוב, אבל אין פרקטיקה

אני שמח שאתה גם מבין ורואה שגם שר התרבות והספורט, בוודאי שר האוצר,

ולכן אתמול יצאו עם המתווה. אני מוכרח

והכי חשוב, אנחנו בחודש מאי ובחודש יוני, אנחנו הסקטור האחרון שחוזר לעבודה, גם על הפעימה הזאת לא דובר.

תקצבו אתכם. אבל אם אנחנו יורדים לרזולוציות, לא ראינו אגורה.

היה הסכם פשוט שהממשלה התוותה, תנו לנו בבקשה את מה שהבטחתם.

אנחנו עדיין משלמים ביטוחים,

זה הסיפור. אלה שני עולמות משיקים אבל שונים בהקשר של הוועדה, כי אתה מתייחס למתווה העצמאים, אבל אני מסכים אתך שבסך הכול זה אותו עולם ואותם אנשים שמחכים לכנסת.

אני לא חסיד צ'רצ'יל,

לדעתי מכונן ברמה הזאת. אמרו שצריך לקצץ מתקציב התרבות בגלל צרכי

אני חושב שיש פה ממדים בכיוון הנכון,

רשמנו לפנינו שאמרת את זה. כן כן, אבל יש ייחוד לאוכלוסייה הערבית. יש את הדבר המשותף, שהם הראשונים שהפסיקו לעבוד והם האחרונים שחוזרים זה

אפשר משנים קודמות. ההסכם הזה הוא מאוד ספציפי, אבל אני רוצה לחזק את מה שאמר חבר הכנסת עודה. אמרתי את זה גם בכינוס הקמת הוועדה, ואני אומר את זה גם עכשיו, אני שמח ששר התרבות והספורט חילי טרופר נעתר. אנחנו רואים עצמנו מחויבים לצרכים האזרחיים של החברה הערבית, זה מובן מאליו מבחינתנו, וברור שאנחנו צריכים לוודא שהממשלה יודעת גם ליישם את זה,

שזה יהיה בתפיסת עולמה, לפחות ברוב תפיסת עולמה של הממשלה הזו. אני באמת אשמח לעזור לראות שזה מתממש. זאת פעולה משלימה וחשובה, שאפשר יהיה לסגור אחר כך את הוועדה למניעת אלימות. כשיעסקו בתרבות, באומנות, ביצירה ובספורט, תאמין לי שלא ירביצו ולא תהיה אלימות.

הלוואי שנגיע לשם, נראה לי שיש עוד קצת זמן. בסדר, אבל צריך לשאוף לשם. יש מישהו אתנו על הקו בזום? כן, בחור בשם אליאס ג'וליאנוס. הוא זמר מפורסם מאוד, והוא מייצג קבוצה. בוקר טוב לכולם. קוראים לי אליאס ג'וליאנוס, אני זמר ומוסיקאי מהמגזר הערבי. יש לי להקה של 10 אנשים, שאנחנו מופיעים כבר מעל ל-20 שנה בכל הארץ. אני כמובן הראש, אני הזמר, אבל אני מייצג כמובן ציבור שלם ומגזר שלם שנפגע אנושות וקשות מהמגפה של הקורונה. כמו שאמרתי, אנחנו כמובן האחרונים שאמורים לחזור לפעילות, ובמיוחד גם בתחום החתונות שנפגע קשות. אתה יודע שאנחנו עובדים באופן עונתי. האירוע האחרון שעשיתי היה בחודש דצמבר, כך שחצי שנה אנחנו מובטלים ללא עבודה. בגלל הייחוד של החתונות שלנו, חתונות גדולות עם מינימום 300, 400 איש בכל חתונה, אנחנו לא רגילים לחתונה קטנה, לכל ההנחיות המגבילות שמונעות כמובן מאנשים להתחתן בנסיבות האלה. ציבור שלם שעובד בתחום התרבות, האירועים והמופעים מושתק לחלוטין, ולא ידוע מתי יחזור לפעילות. כמובן שמעבר לפיצויים שמגיעים לנו בתור אזרחי המדינה, אנחנו דורשים גם להקצות משאבים ותקציבים למגזר הערבי. אנחנו ראינו שעשו דברים דומים במגזר היהודי, כשנתנו למשל ללהקות להופיע בזאפה ונתנו גם תקציבים להופעות שנעשו און-ליין ולהופעות במוסדות חינוכיים. אנחנו גם רוצים להיות חלק בזה. עכשיו כולם מדברים על התפשטות שנייה של המגיפה, ואז כל האנשים מתחילים לדאוג שאולי עוד פעם לא תהיה חזרה לשגרה של חתונות ואנשים רוצים עוד פעם לדחות את החתונות והמופעים, כי יש עדיין אי ודאות גדולה. כאומנים וכיוצרים, אנחנו גם רוצים שישמיעו את השירים האישיים שלנו, שהם גם נכסים שלנו, שגם נקבל עליהם תמלוגים; גם להקצות לנו מופעים במוסדות חינוך, בבמות פיס. כמו שאמר איימן, לא עבדנו עכשיו ברמדאן, בעיד אל פיטר, בחודש ינואר ופברואר אין לנו אירועים ואין לנו חתונות, אז בעצם אנחנו כבר חצי שנה מובטלים. לגבי הפעימות פעימה ראשונה, שנייה ושלישית אני אישית קיבלתי פרוטות, שזה אחוז מאוד מאוד קטן, אבל אני יודע ששאר החברים שלי נפלו בין הכיסאות, ואני מדבר על אלפים שעובדים בתחום התרבות, שאין להם תעסוקה, אין להם פרוסת לחם בתקופה הזאת, אני מדבר על חצי השנה האחרונה כמובן. אני מבקש שתתייחסו ברצינות להקצות דברים דומים, או לפחות להתייחס למגזר הערבי כמו שאתם מתייחסים למגזר היהודי בעניין המשאבים. אני מקווה כמובן שכל הקורונה הזאת תעבור ונחזור לפעילות בקרוב. כולנו רוצים שהקורונה תעבור, אבל כדי שהיא תעבור, אנחנו צריכים להמשיך להיות זהירים ולדעת שאנחנו בשגרת קורונה, ולא בשגרה מלאה. חבר הכנסת ג'בארין רוצה להפנות אליך שאלה. (נושא דברים בשפה הערבית.)

חשוב לנו לשמוע אם גיבשתם דרישות ספציפיות? אולי יש הערכה של הנזק? כדי שנדע ברמה הכספית מה צריך לדרוש. כמובן שעד היום אנחנו לא יודעים מתי בדיוק תהיה חזרה לשגרה, מדברים על אמצע יוני, אבל עדיין לא ברור כמה אנשים יוכלו להשתתף וכדומה. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם יש לכם הערכות לגבי הנזק שהיה? שנית, מה קורה עם הקיץ הקרוב? החתונות עדיין קיימות? היו ביטולים גדולים? כדאי לסבר את האוזן עם נתונים כאלה לגבי הקיץ, שהיא בעצם העונה שלכם. אני אדבר אישית עלי, למשל, מתחילת המשבר ועד עכשיו כבר הפסדתי למעלה מ-70 אירועים. כמובן שכאשר נחזור לשגרה, הרבה אירועים כבר בוטלו, זאת לא שגרה רגילה. אנחנו נחזור לעבוד בטפטופים, לא כמו שאנחנו רגילים, כי הרבה אנשים דחו גם בגלל המצב הכלכלי, גם בגלל המצב הבריאותי, גם בגלל התנאים המיוחדים וההנחיות הקשות לקיום חתונות. מבחינתנו, עד עכשיו כל העונה מחוקה, עשינו אפס הופעות; וגם בהמשך העונה, בהמשך הקיץ זאת לא תהיה אותה שגרה, כי הרבה הרבה מאוד הופעות בוטלו כמובן בגלל המצב. אנשים דחו או עשו באותה תקופה אירוע קטן בבית של 40, 50 איש, מה שכמובן גם פוגע בנו קשות. ההמשך לא נראה טוב, כי הרבה אירועים גם בוטלו. לגבי הנזק, אין לי הערכה מדויקת, אבל אני מעריך שזה הרבה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מיליונים. אני מייצג 10 אנשים, תוסיף 70-60 להקות שגם עובדים איתן 10 אנשים ותגיע למספרים. יש גם אנשים שעובדים בסאונד, תקליטנים, באולמות, צלמים, מעצבי אופנה. כל התחום למעשה בקריסה מוחלטת.

תודה רבה. אני שמח שעלית, חשוב שנתת לנו עוד זווית חשובה. נמצא אתנו גור שלי מתנועת תרבות, שלום לך. אתה הראשון בדיון שהצליח להוכיח תרבות ברקע שלו, רשמנו לפנינו... בוקר טוב לכולם, תודה רבה לך חבר הכנסת רם שפע, גם ברכות על המינוי, אני מאחל לך הצחה בתפקיד. לפני שאני אתייחס לעניין עצמו, לאתגרים ולהזדמנויות, אני רק אגיד שעצם קיומה של הוועדה הזאת ושאנחנו בכלל יכולים להתכנס, להציף את הדברים ולבקר משרדי ממשלה ולדבר על תקציבים, זה לא דבר מובן מאליו במשבר שאנחנו נמצאים, כי כולנו יודעים שהוא לא רק בריאותי הוא גם כלכלי, הוא גם חברתי והוא גם פוליטי. אז תודה על ההזמנה ותודה על ההזדמנות, זה כשלעצמו דבר שחשוב להעיר אותו לתשומת לבנו.

בוקר טוב, קוראים לי גור שלי, אני יושב ראש של תנועת תרבות. היא נוסדה ב-2006, היא מקדמת את תחום התרבות והאומנות, בעיקר ההשתתפותית, ביצירה ובצריכה שלה. אנחנו עסוקים הרבה מאוד בתחום התרבות והאומנות חינוך, מקדמים התיישבות של אומנים בפריפריה הגיאוגרפית, בהכשרות ובפיתוח תעסוקתי בתחום. ברשותך, אני מבקש להעיר מעבר למה שנעשה עד כה ואלה דברים בהחלט חשובים והגלגלים עובדים, וכל הכבוד גם לעוסקים במלאכה, גם לשח"ם, גם לאקו"ם וגם לפורום מוסדות התרבות מצד אחד, ולמשרדים השונים על ההתנעה והניסיון לתת מענה לטווחים הקצרים או לטווח המידי, אבל גם אני רוצה לחזק את שאול מזרחי ואת מי שעוד לא קיבל את המענה, ואליאס שעכשיו שמחתי להכיר, ונאבקים על חלקם, בין אם הם עצמאים או מוסדות שלא נתמכים, עמותות שפועלות ברחבי הארץ. סביב השולחן הזה יש לנו גם את מי שכבר נהנה או יש תקווה להתנעה של יציאה מהמשבר, אבל אנחנו גם סביב שולחן שיש בו אנשים שעדיין נאבקים את המאבק. אני אומר את זה, מכיוון שזאת בעיניי הנקודה המרכזית שאני רוצה לציין בפניכם, ולהגיד שהאתגר המרכזי הוא שהמשבר לא נגמר. יכול להיות שאנחנו נותנים מענה לטווחים הקצרים והמידיים, וזה הכרחי וזה חשוב וכל הכבוד, אבל לכולם ברור שהמשבר הזה יישאר אתנו לעוד הרבה שנים, בתקווה כמה שפחות, ושהוא משבר כלכלי וחברתי, שילווה אותנו לשנים הקרובות. גם בהתייחס לדברים של חברת הכנסת אורלי פרומן שאני מאוד רוצה להצטרף ולעמוד מאחוריהם, לא רק לגבי התפקיד של התרבות באופן כללי, אלא גם לתפקיד השיקומי של התרבות אני מזכיר לכולנו, שאנחנו לא נמצאים במשבר רק בעקבות הקורונה; אנחנו נמצאים במשבר חברתי עוד לפני הקורונה. דבריה של חברת הכנסת אורלי פרומן הם בעיניי דברי פנינים, מכיוון שהשיקום שהתרבות אמונה עליו הוא יותר ארוך ויותר עומק רק מן התוצאות של משבר הקורונה. ברשותך, אני רוצה להציע לוועדה שתי הזדמנויות שיכולות לסייע וחלק מהדוברים נגעו בהן איך להתמודד עם האתגר של הטווח הארוך. אני טוען שהוא משבר שנוגע בהיקף הצריכה ובהיקף ההיצע של עולם התרבות והאומנות במדינת ישראל, כי התמיכה במוסדות הקיימים ובמערכות הקיימות היא טובה וחשובה, אבל הפגיעה בהיקף ההיצע של אותם מוסדות נתמכים ושל מוסדות לא נתמכים שהם הרוב דרך אגב והפגיעה בהיקף הצריכה בין אם של הגיל השלישי ובין אם של האזרחים, המשבר הכלכלי יפגע גם ביכולת של התושבים לצרוך את אותו היצע, ולכן המעגל השני והשלישי של הפגיעה של המשבר נוגעת - - - גור, רק תחתור לסיכום תוך כדי. המשבר נוגע בשלב השני והשלישי שלו, בין אם המשבר הבריאותי יסתיים במהרה בימינו, בעניין של ההיצע והצריכה. זאת כמובן פגיעה מאוד מאוד משמעותית לאורך זמן. ברשותך, אני רוצה להציע להשתמש ברעיונות שקיימים כבר במערכת, לא צריך להמציא אותם. אחד, למנף ולסייע כידוע לכם, למעלה מ-50% מהרשויות המקומיות במדינת ישראל, אין להן מחלקת תרבות.

אין להן בכלל את האמצעי לקדם תכניות קידום ופיתוח תרבות ומוסדות תרבות ברשויות המקומיות שלהן על מנת לעודד יצירה וצריכה. ישנו חוק שקיים במערכת מזה זמן, שהוא חוק הרשויות המקומיות שנמצא במערכת להקמה של מנהלים למחלקת תרבות. אני יודע שמרכז השלטון המקומי עסוק בזה לא מעט. אני חושב שקידום חוק כזה יכול להיות גורם מאוד משמעותי בהנעת ההיצע, בעיקר בקרב הפריפריה הגיאוגרפית, שגם ככה כמעט לא משתתפת, כדברי שר התרבות עצמו, בסיפור הישראלי באמצעות התרבות והאומנות. ההצעה השנייה שלי לוועדת החינוך והתרבות, ובזה אני מסיים, להקים צוות משותף של משרד התרבות ומשרד החינוך על מנת לתת מענה לאחד החסכים הגדולים ביותר בעיניי לעידוד צריכת התרבות, וזאת מערכת החינוך. למעלה מ-60% מילדי ישראל, בטח בתיכונים במדינת ישראל, לא נחשפים לתרבות ולאומנות במהלך הלימודים שלהם, בין אם זה בגין היעדרן של מגמות אומנות בבתי הספר, ובין אם היכולת של סל התרבות, שהוא מפעל מרתק, חשוב ומשמעותי להגיע לכל קצוות הארץ. המשמעות היא שקרוב ל-60% מילדי ישראל לא נחשפים ביום-יום שלהם בתוך מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית לצריכה איכותית של תרבות ואומנות. לסיכום, להשקיע בהיצע ולהשקיע בצריכה לאורך זמן, אלה המנועים שבעיניי יסייעו לנו להתמודד עם האתגר שהמשבר הזה חושף ומציף. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה על הדברים מלאי הרוח והעומק, חשובים

חבר הכנסת ג'בארין, אתה רוצה להתייחס בקצרה? אנחנו מתקרבים לסיום. בהתחלה זאת היתה יותר שאלה, ועכשיו זאת יותר אמירה. בהחלט שמענו דברים חשובים. קודם כל זאת ההשתתפות הראשונה שלי בדיון כשאתה יושב ראש הוועדה, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות לברך אותך.

תודה רבה. אנחנו הכרנו אותך כיושב-ראש התאחדות הסטודנטים, הגעת לכאן, ייצגת את הסוגיות המאוד חשובות של הסטודנטים, אז התרשמנו מאוד מהיכולות שלך. אני בטוח שגם עכשיו תמשיך כך בהובלת הוועדה. שלושת הנושאים של הוועדה הם נושאים מאוד קשים ומורכבים היום בצל משבר הקורונה,

גם התרבות וגם הספורט.

ובמיוחד אגב הדיון הזה, גם עניין התרבות, ואני מניח שיהיו דיונים על הספורט, אלה שני תחומים שנפגעו קשות במשבר הקורונה. יש חזרה חלקית לשגרה, אבל היא מאוד מאוד חלקית גם בתרבות וגם בספורט. אנחנו באמת מודאגים מאוד מפגיעה, עבור חלק מהאנשים אולי פגיעה אנושה ביכולת שלהם לחזור לשגרה ולשקם מחדש את העסקים,

מאליאס ג'וליאנוס כרגע, אבל אני מניח שזה מייצג הרבה קשיים. אני מניח ששר התרבות יגיע לדיונים בתקופה הקרובה, כך שנוכל גם לשמוע ממנו ישירות על ההסכם. אני חושב שעניין השוויוניות בחלוקת הסיוע הוא נושא מאוד חשוב. אני מקווה שלא יחזור אותו תסריט של הסיוע שהיה במסגרת משרד הפנים לרשויות המקומיות, ואז לפי הנתונים הרשמיים שקיבלנו, היישובים הערביים קיבלו כ-2% בלבד ממערך הסיוע והשיפוי של משרד הפנים. לכן חשוב לראות את הקריטריונים שמשתמשים בהם כדי לסייע לתרבות, ולראות בתוצאה מה תהיה החלוקה גם על בסיס מגזרי כדי לראות האם הקריטריונים קיפחו את היישובים הערביים או לא. אני מקווה שלא יהיה כאן קיפוח. חשוב לראות גם את חלוקת הסיוע בעניין הזה. חשוב לנו גם להדגיש שהפעילות התרבותית לא תפגע ביישובים המוחלשים במעמד סוציו-אקונומי קשה. כפי שאנחנו יודעים, היישובים שנפגעו קשות עכשיו בתקופת הקורונה הם היישובים במצב סוצי-אקונומי קשה,

האוכלוסייה הערבית, יכולים להיות יישובים חרדיים. החשש שלנו שאלה יהיו היישובים האחרונים שימצאו תקציבים לחזור לפעילות תרבותית. לכן צריך לקחת את זה בחשבון, שלא יהיה מצב שרק היישובים החזקים יוכלו לחדש את הפעילות התרבותית במתנ"סים, בתיאטראות וכדומה, ואז היישובים המוחלשים יעדיפו להשקיע במקומות אחרים. לכן חשוב לנו לראות איך הביצוע קורה בשטח. אני מקווה שנוכל לקיים ישיבת הערכת מצב בעוד שבועיים, שלושה בהשתתפות השר, כדי לעמוד מקרוב על מה שקורה בשטח. שוב תודה ובהצלחה בתפקיד החדש.

מיד בסיכום הדברים שלי גם אתייחס לזה. רגע לפני שאנחנו מסכמים, גלית והבה ממשרד התרבות, האם רצית להוסיף משהו לסיכום הדיון או להתייחס לסוגיות בעניין? קודם כל, צבאח אל- נור לכולם ובוקר טוב לכולם. אני אתחיל בהתייחסות לחברים שלנו בציבור הערבי. מישהו הזכיר את הנושא של "ישראל מחוברת", שזה בעצם היה מופעי תרבות בדיגיטל, מיזם של משרד התרבות בשיתוף אקו"ם, שח"ם ואמ"י. אני חייבת לציין שהיתה פלטפורמה של התרבות הערבית באתר "בוקרא", שאומניות ואומנים ערביים השתתפו במיזם הזה, וכמובן גם הם זכו לאותו תקציב. המיזם הזה חשף ונתן מקור פרנסה לכ-3,000 אומניות ואומנים, כמו גם פועלות ופועלי במה, כאלה ואחרים מהצוותים הטכניים האומנותיים שנלוו אליהם. דבר נוסף, המתווה עליו סגר כמובן שר התרבות שלנו עם שר הבריאות הוא מתווה שוויוני לחלוטין. הוא מתעסק בתקנות המקצועיות של התרבות הנתמכת. בתרבות הנתמכת יש גם מוסדות עוגן ערביים, שכמובן גם הם יזכו על פי הכללים שדיבר עליהם גיא, כאשר ההתייחסות היא כמובן לאובדן ההכנסות העצמיות, כמו גם הנושא של אותן הוצאות קבועות שהן קשיחות, שאי אפשר שלא להתייחס אליהן גם בתקופת ההדממה וגם כמובן אנחנו מתייחסים לתקופת ההתנעה. בתקופת ההתנעה ברור לנו שהקהל לא יחזור בהמוניו, אנחנו נעשה כל מאמץ לתמרץ אותו. אני חייבת גם להגיד שהמתווה של החזרה של הקהל הוא מתווה ממש ממש יוצא דופן. השר עבד מאוד מאוד קשה על מנת לעשות תחקיר בין-לאומי כדי לראות מה קורה בעולם. אני חייבת לומר שההגמשה הזאת של 75%, כשהקהל עולה על 500 אנשים, זו הגמשה שהשר עבד עליה מאוד מאוד קשה. אנחנו כבר מוצפים בפניות מאז שפרסמנו את הנוסח של הטופס, ואנחנו כמובן מגיבים מהר מאוד, מעירים וכמובן גם מאירים על מנת שנוכל להשיג את אותן הסכמות ואישורים כדי שבאמת ב-14 ביוני יהיה יום חג לתרבות הישראלית. מעבר לכך, פמי פרימיום זאת שהפעילה את "ישראל מחוברת", חוזרת לפעול ולספק סבסוד של סדרות בפריפריה בהיכלי התרבות. אפרופו שאלתך רותי, אנחנו בהילוך מאוד מאוד גבוה מול היכלי התרבות בפריפריה על מנת שיוזמנו מופעים ותסופק פרנסה ועבודה לפחות מאמצע יוני ועד סוף יולי, שזה החלק הראשון של ההקצאה. לצורך כך אנחנו מקצים כשלושה מיליון שקלים וחצי סבסודים ברשויות. אפרופו חבר הכנסת שדיבר על התרבות החרדית, אני אציין שאחוז הסבסוד למופעים גם של התרבות הערבית וגם של התרבות החרדית הוא אחוז סבסוד מאוד גבוה של כ-66%, שזה אחוז מכובד. מעבר לכך, אנחנו פרסמנו להערות הציבור תיקון רוחב, שאומר לגופים את הדבר הבא: משרד התרבות והספורט יכיר בכל פעילות דיגיטלית כפעילות נתמכת בתקופה הזאת. מעבר לכך, אנחנו בשאיפה לתת את אותו שיעור של תמיכה שהיה ב-2019. זאת ועוד, 2020 לא תיחשב כשנת הערכה לתמיכה גם לעתיד לבוא. באשר לנושא של התייעלות וייחודים, כפי שפורסם באותה הודעה משותפת של שר הבריאות ושר התרבות שלנו, הכוונה היא לנסות לייעל, אבל לא על חשבון כוח האדם. דיבר אורי רשטיק על מעמדו של האומן או מעמדה של האומנית. אנחנו התחלנו עשייה כבר בקדנציה הקודמת לעניין תמרוץ זכויות סוציאליות לאומניות ואומנים מתחומי המוסיקה, המחול והתיאטרון, ואנחנו ניטיב לדייק את אותן הגדרות נוכח המציאות של הקורונה, כמו גם נוכח מה שנראה בהתפתחויות שתקרנה, אני מקווה אחרי הקורונה, או אליבא החזרה של מוסדות התרבות לפעילות. המשרד בשידוד מערכות מאוד מאוד רציני. אנחנו עושים לילות כימים על מנת לתת מענים און-ליין לכל הצרכים שמגיעים לפתחנו. היום אני נפגשת עם נציגים של היכלי תרבות ברחבי הארץ, כדי לחשוב ביחד איך אנחנו עוד מתמרצים. השר הנחה אותנו לבדוק אפשרות של מבחן תמיכה אד-הוקי לספק פרנסה לאומניות ולאומנים. כשזה יבשיל, אבל כמובן נפרסם את הדברים בצורה מסודרת, אבל זו הנחיה חד-משמעית לטכס עצה ולבנות מבחן חדש, שייתן הנגשה של אומנות ותרבות מתחת לבית ברשויות המקומיות בדגש על הפריפריה. זאת ועוד, בנושא של קרן לאומניות ולאומנים במצוקה, מעבר להגדלה תקציבית של שלושה מיליון, תהיה הגדלה נוספת, כמו גם התייחסות ייעודית לצרכים אליבא דקורונה.

תודה רבה לך גלית. אני מוכרח לומר, אני לא מכיר אותך, אבל התרשמתי מאוד מהתשוקה בדברים שלך ומהרצון הכן להצליח לעזור. נגעת בכל הסוגיות שעלו פה. אני חושב שנציגינו מהרשימה המשותפת קיבלו תשובה מאוד מרשימה על המחשבה של משרד התרבות והספורט במתווה. אני גם מקווה ומניח שזה ייושם, אבל אנחנו נהיה פה לעקוב. מבחינתי, אני חייב להגיד יישר כוח על העבודה שלך שוב, אנחנו לא מכירים, אבל זה ניכר מדבריך. את השר אני כמובן מכיר, אבל בהקשר הזה יישר כוח. אני תכננתי לסיים, אבל אני לא יכול לסרב למנכ"ל התזמורת הפילהרמונית ולעוד נציגה של ארגון אחד. עופר סלע, בבקשה, דקה קצרה כי אנחנו מוכרחים לסיים. היתה אתמול פגישה של מוסדות התרבות עם שר התרבות ועם שר האוצר. שניהם היו מאוד קשובים,

וגם הביאו מתווה שעשוי לפתור חלק גדול מהבעיה. לא שאנחנו נצא מזה עשירים, אבל זה יאפשר לנו להחזיר חלק גדול מהאומנים אצלנו, לפחות בתזמורות, מדובר על 90% מהעובדים שהם אומנים ואנשים שיושבים על במה. אני מודה

כי בכל רגע כאילו מאיימים לסגור את העסק מההתחלה, ואני לא לגמרי יודע איך נצליח לעשות את זה. גם אצל העובדים, לצד השמחה שאפשר לחזור, יש עדיין חששות מאוד מאוד גדולים מעצם המפגש

מאוד לכאורה מדבקת ומפחידה. אני מצטער שאני קוטע אותך, אם אפשר משפט לסיום

מצד שני,

הוא אפילו לא מבקש את הכסף חזרה כרגע, אבל מזה לא נראה הכנסות ולא נראה יכולת לפעול באמת ורק ימים

אני מקווה שזה יצלח, אבל צריך לדעת שגם הנושא הזה מאוד בעייתי. אני מבין שאני קצר, אז אני אסתפק בזה.

תודה רבה לך. אחרון הדוברים יובל מהקול זהב, בבקשה. נא להיות תמציתי, אנחנו צריכים לעמוד בזמנים. שלום, אנחנו קמנו בעיקר בזמן הקורונה ובתרבות של הקורונה. אנחנו הפעלנו הרבה אומנים וזמרים, וגם למשל את התזמורת הסימפונית ירושלים, שלמעשה היו מושבתות בזמן הקורונה. אנחנו חושבים שהתשתית הקיימת צריכה להיות מנוצלת, כי היא תשתית נפלאה, גם של האומנים הקיימים, גם של הזמרים וגם של התזמורות. צריך ללמוד להפעיל אותן אחרת. כמו שהולך להפעיל עופר אמסלם, המנהל החדש של התזמורת הסימפונית ירושלים, יחד אתנו הרכבים קאמריים, וכמו שעושה משה דה גרציה, מנהלת מחלקת המוסיקה בעיריית ירושלים, לנצל את האומנים שמקבלים נקרא לזה תמריץ מהעירייה כדי להופיע. התרבות צריכה להשתנות על הבסיס של האומנים ושל היכולות המוסיקליות הקיימות. תודה רבה. דברים חשובים לסיכום. אני רוצה לסיכום להתייחס לכמה דברים שעלו במהלך הדיון ולהוציא את קריאתנו כוועדה.

תודה רבה למי שהשתתף והשתתפה מכל קצוות הקשת התרבותית, ואני שמח על כך מאוד. אני חושב שעברה פה כחוט השני שביעות רצון מאוד גדולה מהמתווה שהוכרז עליו אתמול. ברור שיש עוד זמן עד שהכול יגיע הלכה למעשה לאומנים ולמוסדות התרבות, אבל ברור שגלגלי העשייה התחילו לזוז. בהקשר הזה שוב אומר מפה יישר כוח לשר התרבות והספורט חילי טרופר ולשר האוצר ישראל כץ. אנחנו נמשיך לעשות הכול כדי לוודא שההצהרה וההחלטה החשובות על המתווה גם יתממשו. אני מתחייב פה, שאנחנו נקיים ישיבת מעקב בשבועות הקרובים כדי לוודא שזה אכן קורה, ומי מהארגונים שהיה פה שבמהלך הימים או השבועות הקרובים יקבל איזה שהם נתונים שרלוונטיים לנו כוועדה לדעת ביחס ליישום ולמעקב, נשמח לשמוע. זה מאוד מאוד רלוונטי מבחינתנו. דיבר פה מנכ"ל שח"ם, אורי רשטיק, על הנושא של בתי הספר של החופש הגדול. בהקשר הזה אני רוצה גם להצטרף אליך ולומר, שאני מתכוון לפנות לשר החינוך ולהציע לו לייצר שיתוף פעולה בין אנשי התרבות לבתי הספר של החופש הגדול. אני חושב שזה מתווה מאוד מאוד רלוונטי. ננסה לייצר ממנו גם פרקטיקה, ככל שנצליח, אני חושב שזה רעיון טוב. התייחסת גם לנושא מעמד האומן, וגם התייחסה לזה גלית. אנחנו נבחן את זה ונראה האם לוועדה באמת יש ערך מוסף בנושא. נקודה לסיום ביחס לתרבות של החברה הערבית. גם גלית התייחסה לזה פה. אני מבין שכאשר בנו את המתווה, הבינו שהחלוקה צריכה להיות שוויונית, לפחות שוויונית ביחס לחלקה של החברה הערבית באוכלוסייה. גם פה השר ניאות להיפגש אתכם, דיבר על זה חבר הכנסת עודה מקודם. חלק מהמעקב שלנו יהיה גם על הנושא הזה. אני מאוד מאוד שמח על ההפנמה של עומק חשיבות הנושא. שוב אני אומר תודה לגלית ותודה לגיא ממשרד התרבות והספורט, שהיו אתנו לאורך הדיון ועזרו לנו גם להכיר את פרטי המתווה לעומק, וגם לראות את התשוקה האמיתית שלכם לעשייה. נראה לי ברור שכל אנשי התרבות בכלל בישראל נמצאים באמת במשבר גדול. אנחנו מבינים אותו, ראינו גם את שאול מזרחי, שקיבל על עצמו החלטה אישית קשה והצליח להוביל גם מאבק מאוד מאוד משמעותי. אני מניח שהיה לכך חלק ביצירת המתווה. תודה רבה.

כמו שאמרתי, אנחנו נמשיך לעקוב, זו התחייבות שלי ושל צוות הוועדה הנפלא, שגם היום עשה עבודה נהדרת כדי לעזור לנו לקיים את הדיון, אז תודה לכן גם ממני וגם לך. תודה רבה לכולם, ניפגש פה בהמשך. הישיבה ננעלה בשעה 10:31.